בוקר טוב, היום, יום רביעי בשבוע, ה-23 לספטמבר 2020, ה' בתשרי התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ממשיכים את הישיבה בנושא:

התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6). אתמול, עלו בוועדה לא מעט שאלות. אחת השאלות שעלתה - למה אנחנו בתקופה הזאת, בקטע של הקורונה, לא משלבים? אנחנו הגדרנו את מד"א.

אחר כך אמרו לי,

יש עוד גופים מגבילים למד"א אז למה אנחנו לא משתפים? אני משנה את הסגנון ואומר למה אנחנו לא משתפים את ארגוני התמיכה הרפואית, או התמיכה המהירה שאנחנו מקבלים ברפואה, לפני שאנחנו עוברים לבסיסים הקבועים של בתי החולים?

בתחנות בדרך, לפני שמגיעים לבית-חולים, אנחנו עוברים תחנות בדרך. לא כולם, בני המשפחה מסיעים אותם, מביאים אותם לבית-החולים. יש כאלה שנפגעים במד"א, יש כאלה שנפגעים באיחוד הצלה, יש כאלה,

שנפגשים בזק"א אז הפגישה לא כל כך חשובה. אני חשבתי, שבתקופה הזאת של הקורונה, של המגפה, כשאנחנו בכלל במצב של בלתי נודע. כולם מומחים, בייחוד, אם אתה חבר כנסת. רואה חבר כנסת חדש שנבחר, הוא בא לטלוויזיה, ונותן פרשנות שגדולי הפרופסורים לא יודעים. אבל הוא כבר פרשן. אני משתגע. אני משתגע מהרצון הזה של חבר כנסת לבוא לתקשורת, ולהגיד - בחיים, אני 20 שנה בכנסת לא הייתי שם. לא באתי ונתתי פרשנות על דברים שאני לא מבין, רק בגלל שאני חבר כנסת. פתאום אני מבין. פתאום אני מומחה. חשבתי שאנחנו צריכים בהזדמנות הזאת, לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. ישבנו מול האוצר. דיברתי עם מנהלי בתי-החולים, וראיתי את המצוקה. ואפילו חלק מהם הזכיר לי את תחלואיי בעבר. פרקים בחיי - עשו לי חיים שכאלה. אני עשיתי זה וזה הכול בסדר. אני הבנתי שבקטע של 101.5%, אין השתתפות אוצר. פניתי לאוצר, ואמרתי, אני מבקש, תקציבו כסף נפרד מעל 101.5%, אנחנו נלך לתהליך אני לא יודע פיילוט,

נלך לתהליך של בדיקה, של השפעה, של הכנסת מה שאמרנו חיזוק הפעילות בקהילה, נעשה תוך חודשיים, עד סוף השנה הזאת - והגענו להסכמות.

אתה הגעת להסכמות. הגענו, כי זה היה עם האוצר. אתה והאוצר הגעתם להסכמות. אני בטוח שאתה מסכים להן.

אני מוכן להתערב איתך, אחד למאה, שאתה מסכים להן, כי אתה איש ציבור הגון. ההסכמות עם האוצר אומרים שהאוצר מעבר ל-101.5% הזה, יתנו 41 מיליון שקל, לחיזוק הפעילות בקהילה. זה מה שרציתי בגדול כשאמרתי 0.2%, 0.25%, מה-18 מיליארד זה הסכומים. 41 מיליון בשביל להסיר את האבק מן המספר, זה פעמיים ח"י וחמסה. אנחנו עובדים במספרים האלה. כששאלו בחוק של חברת הכנסת אתי, מאיפה הגיע ה-518? זה היה 100 חמסה וח"י, אז יהיה 41 מיליון שקל. יהיו פה דיונים בוועדה, עם קופות החולים, בתי החולים. האוצר יביא 41 מיליון למהלך הזה. למהלך שנבדוק שירותי בית בקהילה על ידי גופים תומכים, כמו מד"א, איחוד הצלה. נבדוק את הפעילות בקהילה.

האוצר יביא 41 מיליון שקל. אוסאמה אם אתה לא רוצה את ה-41 מיליון,

אני לא רוצה בקהילה הערבית 41 מיליון, אנחנו ניתן לך, גם אם תתנגד. כל הכבוד על ההישג שלך. אבל מה עם בתי החולים בנצרת? הם היחידים שנותנים שם טיפול לחצי מיליון אזרחים. מה זה עוזר אחד לשני עכשיו? מה זה נוגע למה שאמרתי? אמרת עזרה לקהילה לאן זה הולך?

מה נוגע אחד לשני מה שאמרתי עכשיו ומה שאתה אמרת? החוק מדבר על התייעלות. עזוב את החוק רגע. כל זה לא קשור לחוק. בעקבות החוק. בשביל שבית החולים בנצרת יקבל את מה שמגיע לו על הפעילות, ולא נגרע ממנו שקל אחד, זה רק בגלל בית החולים בנצרת. האוצר היה מוכן לתת תוספת של 41 מיליון, שלא יגרע מבית-החולים בנצרת, כי כאשר הסתכלנו על הנתונים, היינו צריכים להוציא מבית החולים בנצרת 17 מיליון מתוך ה-41 וללכת לקהילה. אמרנו לא רוצים. הבנת? לא כל כך. אני מסביר גרוע... אתה אחד מאלה שמבינים יותר טוב. מאחר ואנחנו נביא את ה-41 מיליון,

בשבוע הבא, הכנסת בפגרה.

כל ועדה יכולה לבחור ישיבה אחת חשובה. יום כיפור, זה יום שני. ניקח יום מנוחה אחרי יום כיפור. ביום רביעי, בשעה עשר בבוקר, נעשה פה דיון ראשוני. אין לחץ של הכנסת. רביעי, נעשה פה דיון. אוצר, תרשמו ביומנים. נזמין את מנהלי בתי-החולים, מי שירצה יבוא. נזמין את מנהלי קופות. נזמין גופים שנותנים שירותי תגובה מהירה, לא את כולם, אבל את הגדולים שבהם. כשאת תזמיני את נטל"י זה שרות מינויים. אני לא מחפש שירות מינויים. אני מחפש שרות שנותן לכולם. לא רוצה גוף שיש לו מנויים, והוא נותן שרות למינויים שלו

לא, זה לא הולך לשם. אני הולך לגופים התנדבותיים שנותנים שירותים לכולם. את כולם תזמיני מבחינתי, חלק בזום, וחלק פה. את הגדולים, שיבואו לפה. תזמיני את רוני גמזו - הוא יבוא. לאור החשש מקריסה של מערכת הבריאות, אז אנחנו והנדיבות של האוצר - לא נדיבות גדולה מדיי, אבל 41 מיליון זה לא הרבה, אבל זה לא מעט. אני חושב, בשביל להתחיל מהלך תמיד אמרתי, שסדק בקיר, ואם רואים שזה טוב, הסדק, המעשים, יפרצו את הקיר. אני חושב שהלכנו פה מהלך, הבאנו את הכסף. תוך חודש, חודשיים, לפני שהכנסת תתפזר חשוב לי. אני לא רוצה שהכנסת תתפזר, למרות שאני חושב שהיא חייבת להתפזר, כי היא לא מתפקדת. לא ממשלה מתפקדת, ולא הכנסת מתפקדת. אני מסתכל מה זה הכנסת לא מתפקדת? הם באים לעבודה, הם עובדים. אבל אם הוועדה הזאת לא מחוקקת, ואני אומר את זה ברגע של חקיקה. אם הוועדה לא מחוקקת חוקים פרטיים של אנשים, אלא רק נוגעת בחוקים ממשלתיים במאקרו, אז העסק לא עובד. ואם העסק לא עובד, אז אנחנו צריכים ללכת - - - אין מסחר, הבורסה סגורה. אין חקיקה, אין התנגדויות. אין חקיקה, העסק לא עובד. אי לכך, אנחנו נעביר את החוק הזה. ניתן מעט חמצן לבתי-החולים, גם פחות ממה שהם ראויים לקבל, ונתחיל בחקיקה לשיפור הפעילות בקהילה, והבאנו לזה כסף, ולא על חשבון בתי-החולים. כבוד

חבריי חברי הכנסת,

שאנחנו מברכים אותך על המאמצים שאתה עושה ועל ההישג. דבר, צעק עלינו. למה הוא לוחש? כי אוסאמה הוא בן אדם חכם, עם ניסיון חיים.

אז הוא אמר לי, למה אתה צועק? במאפיה לוחשים. כבוד היושב-ראש, כמובן, שאנחנו מברכים אותך על המאמצים שאתה עשית בימים האחרונים, ועל ההישג שלך.

כוועדה, לא שלי. אני בכוח שלכם הבאתי. אני מברך אותך על ההישג שלך, שהוא הישג שלנו, של הוועדה. ההישג הוא באמת של הוועדה ושלנו להשיג עוד תקציב של 41 מיליון שקל, שמיועד לשירותי רפואה בקהילה, וגם למנוע את קריסת בתי-החולים הפרטיים. כמובן, מטבע הדברים שאני וחברתי פה, היבה, שאנחנו מייצגים את החברה הערבית.

מייצג את כלל האזרחים במדינת ישראל. כנראה שאני אתחיל לדבר בערבית, אז אתה תבין אותי. (מדבר בערבית)..... אנחנו לא רק מייצגים, בעיקר את הציבור - - - אנחנו הנציגים של הציבור ששלח אותנו.

אכפת לנו מכלל האזרחים במדינה, ומשרותי הרפואה במדינה כולה. לכן, אני העליתי גם את הנושא של בית-החולים הדסה, וגם שערי צדק, אני וחברי חבר הכנסת חסיד, שהעלינו את זה במליאה. כי אני מקבל טיפול רפואי בבית-חולים הדסה. אני עכשיו גר בירושלים, בבית צפאפה. אז אני מקבל בשערי צדק ובהדסה. גם בתי חולים בירושלים המזרחית. אבל כאשר אנחנו מדברים על חצי מיליון אזרחים ערבים שמקבלים טיפול רפואי בשלושת בתי-החולים בנצרת, ובמיוחד עכשיו, שהם כורעים תחת הנטל של הקורונה, בין אם זה בית החולים האנגלי סקוטי,

היום דיבר אתי מנהל בית החולים נאיל אליאס, שיוסיפו 40 מיטות, 40 מיטות חדשות. בסוף, נותנים להם ארבעה מיליון שקל תגיד, זה לא צחוק מהעבודה? איך אפשר להחזיק מחלקה, וכל הזמן מבקשים מהם, תוסיפו מיטות. 40 מיליון, זה לא בכסף הזה. 40 דומה ל-41. אבל 40 מיליון שנותנים להם, זה לא בכסף שאתה מקבל פה. זה לא ב-101.5%. גם המספרים שאמרת הם לא נכונים. זה רק על הבינוי של המחלקות.

הם מקבלים - - - אני מדבר על מחלקה חדשה שהקים בית-חולים צרפתי. זה רק על הבינוי. מקבל גם על הכוח אדם - ספציפית הוא קיבל עוד שלושה מיליון שקלים.

צרפתי, איפה שלושה מיליון שקלים? איפה? אתה אמרת אתמול שאתה תיתן לנו את המספרים. אני מתייחס למספרים האלה. ואומר לי, מנהל בית החולים, וגם בית-החולים האיטלקי, ד"ר חרבג'י. גם ד"ר פאיד חכים. אי אפשר להחזיק שלושה בתי חולים שנותנים טיפול, חלק מהחולים קשה של הקורונה מאושפזים בשלושת בתי-החולים האלה. לכן, אם לא ניתן היום מיד תזרים, הם יקרסו. אז אתה אומר, אנחנו לא ניתן להם לקרוס, אני מסכים איתך. 41 מיליון לקהילה, למד"א זה בסדר גמור. אני בירכתי פה, כשהיה אלי בין, על הפעילות שהם עושים היום ביישובים הערביים. גם לנו יש עמותות שמפעילות גם שירותי רפואה דחופה, לא רק מד"א ולא רק איחוד והצלה. יש גם עמותות שאנחנו נזמין אותם. אם החוק הזה לא עובר, הם לא ירוויחו 15 מיליון שקל. על החוק, אני, יש לי דרישה אחת. כל בית-חולים שהוציא הוצאות על טיפול בקורונה, שישלמו להם עבור השירותים האלה, ולא להיכנס לעניין הזה של קופות חולים. אוסאמה, הקורונה לא במשחק הזה. אני רוצה שזה יהיה במשחק. בחוק הזה, לא ב-41. אני אומר החוק הזה - - - יש שני דברים. 41 מיליון, עזוב אותו קיבלנו, איננו. לא מדברים. החוק הזה,

הקורונה זה יהיה בנוסף. ודאי. עכשיו, אם יש לך עוד משפטים, תמשיך.

את כל העניינים האלה - התחשבנות בין קופות חולים, לבין בתי-חולים,

לקופות חולים, האוצר מנסה להטיל את כל - - - החוק הזה בא לתת את התשלום הקבוע השנתי. השנתי, שהוא נותן בכל שנה. הגדיל אותו באחוז וחצי, או יותר, למרות שהוא מבין שבמרץ, אפריל - לא הייתה פעילות, בתי-החולים היו סגורים. יכול להיות גם בנובמבר, לא יהיה פעילות. אבל הוא אומר יחד עם זה, יש שתי מערכות שעובדות. יש מערכת אחת שאנחנו לא יודעים מה יקרה, שזו הקורונה. זה לא שסגרת פה ואמרת, הקורונה - מטפלים בקורונה, זה הטיפול השוטף של בית החולים שלך - על הניתוחים האלקטיביים וכן הלאה. 41 מיליון שאני רציתי לעצור מתוך הכסף הזה, גם לא נוגע, כי באו מנהלי בתי-החולים, אמרו לי, תקשיב, אנחנו בקושי חיים עם ה-101.5%. באתי לאוצר, גילו נדיבות לב הביאו 41 מיליון, לא על חשבון ה-101.5%, ולו גם אגורה אחת. כי גם הם חושבים, וגם מנהלי בתי-החולים חושבים שהשיפור בקהילה, יכול לתת תרומה גם לאוצר מבחינה כספית, וגם לאוכלוסייה במדינת ישראל, יכול לתת להם מענה לשפר את האיכות. היום, אנחנו ניתן לבתי-החולים. אני מקווה שלא ייצא בסוף שזו מקדמה. אבל את הכסף לשנת 20', לפי צמיחה של אחוז וחצי, עלייה של 1.5%, על בסיס 19, אני לא יודע אם זה מספיק, אני לא יודע אם זה לא מספיק. אבל הם אומרים שהם מחכים לכסף הזה, כי הם לא יכולים לחיות יותר. הם לא יודעים לשלם משכורות. הם לא יודעים - - - השאלה הייתה אם אנחנו נותנים להם לקרוס ולהביא את הכול שלא ישלמו, וכן ישלמו, ועלינו. פה אני עכשיו לוקח על עצמי - לא כל חברי הכנסת יודעים לעמוד מול התקשורת ולהגיד להם - תכתוב מה שאתה רוצה, אתה לא מעניין אותי,

תכתוב מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. אני אחראי, אני לא עובד אצלך, ותעשה מה שאתה רוצה - לא כל חברי הכנסת. ראיתי כבר חברי כנסת, שבשביל כותרת, משנים את דעתם ומדברים לתקשורת, וכל השוכחים, בשביל מה הם באו לפה? יש גם כאלה. במקרה הזה, אני חושב שעשינו מהלך, בשביל לשפר, הבאנו תוצאה. יכול להיות שאנחנו צריכים יותר, אבל זו תחילתה של דרך. יצרנו את הסדק בקיר, בשביל אולי, להביא לשיפור הרפואה בקהילה. אולי. אם נראה שטעינו, נגיד טעינו. הסיכון או ההשקעה לא הייתה גדולה מדיי, וככה הייתי נוהג בחיים הפרטיים - משקיע. אתה רוצה סיפור מהחיים, אני אתן לך. הבן שלי, גמר עיצוב המוצר בשנקר. עבד בחברה, פיתח מוצרים, והיה נוסע לסין, מייצר אותם בסין עבור החברה שהוא עבד.

הוא בא, אמר לי אני יכול להיות מיליונר, סדר לי הלוואה 200 אלף שקל, ואני אהיה מיליונר. אני יודע שאני מייצר מוצרים, אני אביא אותם. אמרתי לו, למה? קח 200 אלף שקל. קח. אחרי שנתיים שמימנתי לו שכירות, ראה שהוא לא יכול להיות מיליונר מזה. אז שילמתי 200 אלף שקל. הילד יודע שלא לקחתי לו תקווה בחיים.

רצה לנסות - נתתי לו מכיסי הפרטי. אני שלם עם זה, הוא שלם עם זה הכול בסדר. אמר, הבנתי, תודה רבה. תאר לך, לא הייתי נותן לו? כל החיים הוא היה אומר הייתי יכול, אתה מנעת. הנה,

יודע, אני שמח. פה אם טעינו, מבחינת תקציב מדינה של 450 מיליארד שקל, 0,1% למיסוי שאולי ישפר את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל מבחינה רפואית, זו השקעה שאנחנו צריכים לעשות אותה. האוצר הבין, הלך איתי, ונתן לי את זה, ואני מודה להם. אם זה סיפור מהחיים. אני אומר, היום קראנו שראש הממשלה רוצה לחייב בצו 8 את הרופאים הפרטיים לעבוד. לא אתן, עזוב, אל תיכנס לזה. אתמול, היו בלשכה שלי נציגים של בוגרי רפואה. הם פנו אליי, חייכתי. זהו. כאשר יש 1,500 נבחנים שניגשו למבחן - - - קיבלנו פטור מחובת הנחה. בוא, נעבור עכשיו לחוק. אני רק שואל את השאלות ששאלנו אתמול. שיממשו את החוק הזה, ובתי-החולים ימשיכו לבכות שהם קורסים, ופה יישבו מולנו אנשים ויגידו, כי הם קיבלו כסף לקורונה - - - חיים, אנחנו ניתן כסף - - - אני סומך עליך וסומך עליי. אנחנו,

הלוואי וזה היה נגמר.

רשמנו את ההתחייבות שלך, גם לי וגם לאליהו, וגם להיבה - זה בשמה.

כל ענייני הוצאות של בתי-החולים בעניין הקורונה, החוק הזה - - - זה לא נכנס ב-101.5%. ואני שואל, אז למה בתי החולים קורסים?

ועל זה גם היה אתמול - - - כי הסוס לא התרגל לא לאכול - - - כי אין עדכון לפי מדד עלייה תוחלת החיים, שזה הכי חשוב.

אבל נשכח, שאלנו אתמול שאלות טובות, לא היה פעילות חודשיים. אתה מוסיף להם 1.5%. בקורונה הם קיבלו כסף מהצד. בוא - אי אפשר לתת כסף, ושיבכה כל הזמן שהוא קורס. אתה יודע, אני אתן לך תשובה, כי אני אוהב את הראש שלך. אנחנו בחיים, לצערי, או בתקופה הזאת, נמצאים בתאונת דרכים גדולה. יש המון פצועים. אתה ואוסאמה ואני ואתי, ומשה אבוטבול, אנחנו פרמדיקים, ואנחנו צריכים לבדוק מי צריך חוסם עורקים ולטפל בו, ולא לטפל במי שצועק בגלל שהוא שבר את הרגל. מי ששבר את הרגל, הוא צועק. אז יכול להיות שמי שצריך חוסם עורקים - שותק. העברת החוק הזו, כנראה שזה אחד מהטיפולים שאנחנו נותנים עכשיו חוסם עורקים. בסדר. כי אם לא - לא הייתי מעביר את זה. כי הם לא יכולים להגיד לי פוליטית, לא פוליטית. אני בא לפה, רואה עבור מה הגעתי לפה ועובד. אתה יודע, אני עובד פה לא פוליטי. אין פוליטי,

בעיניי, באתי לפה כשליח ציבור של כולם. של ערבים, של הדרוזים, של הצ'רקסים; של המוסלמים, של היהודים, של החרדים, של היהודים לייט הכול. אני לא רואה פה הבדל, כמו שאני בא לבית-החולים, ואני רואה את המטפלים מכל הסוגים. אז אנחנו פה המזור שלהם. ולכן, אנחנו חייבים את האוצר שיביא את המצגת או אנחנו לא חייבים. סיכמנו אתו. בבקשה, נתחיל עם ההקראה. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס׳...), התשפ"א-2020 תיקון סעיף 541. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע״ז 2016 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 54 - אחרי ההגדרה ״מספר המבוטחים המשוקלל״ יבוא: ״״סכום התשלום המזערי לשנת 2020״ - סכום שהוא 100% מסך התשלום שנדרשה קופת חולים לשלם בעד שירותי בריאות שצרכה בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019, וחלות עליהם הוראות סימן זה. וכן, על אף האמור בסעיף 71(א)(7) ו־(10) - לרבות בעבורבעד שירותי הבריאות המנויים בסעיף 71(א)(7) ושירותי בריאות השן, בתוספת שיעור העדכון לשנת 2020; אתם רוצים להסביר מה אנחנו מביאים בחשבון בסכום התשלום המזערי? איזה שירותים. כל פעילות שנמצאת בתוך - - - שזו פעילות ניתוחית שנמצאת בקודים דיפרנציאליים. כל שירותי הפנימית, וכל השירות שמוגדר אחר כל פעילות המיון שהייתה בשנה הקודמת. כל פעילות שיניים שהייתה בשנה הקודמת, וכל פעילות שהייתה במסגרת התכנית הלאומית לקיצור תורים במערכת הציבורית כל אלה נכללים במאה אחוז שהיה בשנה שעברה, שהקופה תצטרך לשלם אותו גם השנה בקידום מחירים. אז אתה מביא בחשבון גם את המיון וגם את השיניים, למרות שהם הוחרגו בשנת 2019. אתם אומרים ככה שהסכום שנדרשה קופת חולים לשלם, זה הסכום שהיא נדרשה בפועל.

זה לא התשלום בפועל, זה תשלום שיצא עבור השרות שניתן. אם יש קופה שפיגרה בתשלומים או קופה שנמצאת באיזשהו תהליך כזה או אחר על ערעורים, זה לא התשלום שנכנס בבנק, אלא תשלום שמגיע לבית-החולים. מגיע, אחרי הנחות. אחרי הנחות, בהתאם להסכמים. ״סכום התשלום המרבי לשנת 2020״ - סכום שהוא 101.5% מסך התשלום שנדרשה קופת חולים לשלם בעד שירותי בריאות שצרכה בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019, וחלות עליהם הוראות סימן זה,

בסעיף 71(א)(7) ו-(10) - לרבות בעבורבעד שירותי הבריאות המנויים בסעיף 71(א)(7) ושירותי בריאות השן, בתוספת שיעור העדכון לשנת 2020 ;״ אחרי ההגדרה ״שירות אשפוז במחלקות פנימיות״ יבוא: ״״שירותי בריאות השף׳ - השירותים המוחרגים שנקבעו בצו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (קביעת שירותים מוחרגים) (הוראת שעה), התשע״ט-2019;". שירותים שהוחרגו באותו צו ממרץ 2019, ובכל זאת, אמרנו שהם באים בחשבון בסכום המזערי והמירבי. זה שירותים שגם בהם הייתה ירידה בפעילות. אנחנו רוצים שבתי-החולים יקבלו עליהם את התוספת כמו ב-2019.

שהם יובאו בחשבון - - - מה היה ב-2019.

זה מאה אחוז כולל אותם. אני רוצה להעיר, שבהגדרה שירות דיפרנציאלי, יש אזכור של השנים, אבל אתם לא מתקנים.

לא מוסיפים עוד שירות מעבר לצווים שהיו וכבר עברו. ולכן, אתם לא מאפשרים משנת 2020 לעשות שם שינוי.

תיקון סעיף 552. בסעיף 55 לחוק העיקרי - בסעיף קטן (ב) - ברישה, במקום ״עד 2019״ יבוא ״עד 2020״ ; אחרי פסקה (2) יבוא: ״(3) בשנת 2020 - תקרת הצריכה ברוטו בשנת 2019, בתוספת שיעור העדכון לשנת 2020, תוספת ריאלית ושיעור הקידום הנוסף לשנת 2020 כמשמעותו בסעיף קטן (ד).״; למעשה, אנחנו מדברים על סכומי עדכון, על העדכון מהסכומים ההיסטוריים שהיו.

שנת הבסיס הם שנים אחורה מ-2014,

אנחנו מעדכנים אותה בשלוש עדכונים שונים, זה גם תוספת ריאלית גם שיעור הקידום הנוסף שאנחנו נותנים לשנת 2020, תיכף נדבר עליו. וגם שיעור העדכון שזה בעצם עליית המחירים של שירותי האשפוז, כפי שקובעת ועדת המחירים. איך אתם קבעתם את שיעור העדכון של הקידום הנוסף של שנת 2020, נגיע אליו. בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2)" יבוא "לפי סעיף קטן (ב)״; אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: ״(ד) שיעור הקידום הנוסף לשנת 2020 יהיה 0.667% (בסעיף קטן זה/ בפרק זח - שיעור הקידום הנוסף לשנת 2020) ; על אף האמור, רשאים השרים לחשב, לגבי קופת חולים ובית חולים ציבורי כללי מסוימים, שיעור קידום נוסף לשנת 2020 השונה מהשיעור האמור,

בין השאר, בשיקולים המפורטים בסעיף 60(ג)(1)(א) ו-(ב)." דבר ראשון, אנחנו רואים פה את שיעור הקידום של 0.667%, אתם יכולים להסביר איך קבעתם אותו? לפני זה הוא היה 1.4%, רק כשמגדילים את ה-1.4% בעוד 0.667%. זו תוספת של 105 מיליון שקל לתקרות ברוטו. זה מייצג את הפיצוי שאנחנו נותנים בעצם לבתי החולים עבור זה ששנות הבסיס שלהן מכילות פה שנים מאוד רחוקות.

במקום לקדם את זה רק ב-1.4%, אנחנו נותנים תוספת על זה שבעצם שנות הבסיס מתרחקות, וזה נותן מענה מסוים להתרחקות הזאת. זה פיצוי שאנחנו נותנים מעבר לקידום הרגיל. מעבר לקידום שהיה בשנת 17'-19'. כל מה שקובע הסעיף הזה, זה תקרות צריכה, שמעבר אליהם מתחילה הקופה לשלם סכומים מופחתים עבור כל שרות. אבל אנחנו נראה, וקראנו כבר את ההגדרות של תשלום מזערי ותשלום מירבי. אנחנו מבינים שהתשלום שקופת החולים תשלם - תמיד לא יפחת מהתשלום המזערי, ולא יעלה על הסכום המרבי. אז איפה בעצם יבואו לידי ביטוי אותן תיקרות שמעבר להן צריכים לשלם סכום מופחת. זה תלוי באיפה נמצא כל בית-חולים. זה תלוי בצריכה שהייתה לו בשנים הקודמות. יכול להיות שיהיה בית-חולים שהתשלום המזערי יגן עליו אל מול הרצפות ויכול להיות ההיפך. זו הגנה כפולה שנותנים לבית-החולים. זה תלוי במה הייתה הצריכה בשנה הקודמת. יכול להיות שהצריכה בשנה הקודמת הייתה נמוכה יותר, כי יש ירידה בהסטות פעילות ממקום למקום בחלק מבתי-החולים ובחלק מקופות החולים. וגם לעניין התקרות. יש מקומות שבהם זה בא לידי ביטוי בשינויים בצריכה. זה תלוי איפה כל בית-חולים נמצא מול כל קופה. אין הרבה אינטראקציות.

אנחנו מדברים על 26 בתי חולים, כפול ארבעה קופות, זה כמעט 100 אינטראקציות. אין הרבה אינטראקציות שבהן התקרות והרצפות האלה באות לידי ביטוי. אבל הן באות לידי ביטוי בחלק מהאינטראקציות, והם שומרים על התמריצים הכלכליים שנמצאים במערכת שלנו חשוב להרגיל את המערכת עדיין לעבוד באותם תמריצים כלכליים שהיא עובדת בהם למרות כל החקיקה.

הם ישקיעו רק בטווח שבין התשלום המזערי לתשלום המירבי בשנה הזאת.

אתם אומרים שיכול להיות שתקבעו לבית חולים מסוים שילוב קידום אחר. השאלה אם לא צריך למסור דיווח

בעצם, בחקיקה הזאת, יש סמכות לשרים לשנות את החלוקה בהתאם לכל מיני צעדים. הצעדים יכולים להיות מחלוקת מיטות. יש תכנית יסוד שהמשרדים החליטו עליהם, והממשלה הצביעה עליהם. לפעמים מוחלט לתת יותר מיטות בפריפריה, יותר מיטות במרכז. לכן אנחנו מעדיפים לתת יותר קידום דמוגרפי למיטות שניתנו שם, כי זה בסופו של דבר, מייצג איזושהי פעילות, או דברים נוספים שיכולים להשפיע על החלוקה, זה יכול להיות גם אזור גיאוגרפי, גם מצב פיננסי. כל הדברים האלו שמשפיעים בעצם על אופן החלוקה. הכול מוזכר בחקיקה, התנאים. לא מדובר ברשימה סגורה של תנאים, או שיקולים שהשרים יכולים לשקול. יכולים להיות גם שיקולים אחרים. אנחנו משאירים פה איזושהי שיקול דעת כדי שתהיה איזושהי גמישות לחלק את זה בהתאם לצורך.

השיקול דעת יכול לשנות מהנטו או מהברוטו? הוא יכול לקחת את סכום הקידום.

יש לך 400 מיליון שקל, או 350 מיליון שקל ברוטו שהם בעצם הקידום הדמוגרפי, אתה יכול לחלק אותם רוחבי פלייט לפי גדלי בתי החולים. אתה יכול לחלק אותם בשיקולים כאלו ואחרים.

אם במקום מסוים ניתנו יותר מיטות ממקום אחר, אז המיטות מייצגות איזשהו סוג של גידול דמוגרפי שהמערכת צריכה לקבל, אז אתה נותן יותר איפה שהיו מיטות. מכשירים, אתה נותן יותר איפה שהיו מכשירים.

הדבר הזה אמור להביא לידי ביטוי את הפעילות - - - תיקון סעיף 563.בסעיף 56 לחוק העיקרי, במקום ״עד 2019״ יבוא ״עד 2020״. הסעיף עוסק בנושא של תקרת הצריכה נטו. היא רק מהווה 81.5% מתקרת הברוטו שקבענו בסעיף 55. תיקון סעיף 574.בסעיף 57(א) לחוק העיקרי (!) ברישה, במקום ״עד 2019״ יבוא ״עד 2020״ ; (2) בפסקה (2) - ברישה, במקום ״בשנים 2018 ו-2019״ יבוא ״בשנים 2018, 2019 ו-2020״; בפסקאות משנה (א) עד (ג),

במקום ״לשנת 2018 או 2019״ יבוא ״לשנת 2019,2018 או 2020״. זה הסעיף שמדבר על הרצפות ברוטו. אותם סכומים שמובטחים לבית-חולים בהתחשב בצריכה קודמת. תיקון סעיף 585. בסעיף 58 לחוק העיקרי, במקום ״עד 2019״ יבוא ״עד 2020״. הסעיף הזה עוסק ברצפת הצריכה נטו, גם כן מופחתת באותו שיעור 81.5% לעומת רצפת הצריכה ברוטו. גם סעיף 59, עוסק באפשרות של שינוי תקרת הצריכה ברוטו לפי החלטת ממשלה על הגדלת עלות הסל. זה שאתם לא מתכוונים לעשות בזה שימוש, לכן אתם לא מתקנים פה לשנת 2020. תיקון סעיף 606. בסעיף 60 לחוק העיקרי - בכותרת השוליים, אחרי "ורצפות צריכה" יבוא "סכום התשלום המזערי לשנת 2020 וסכום התשלום המרבי לשנת 2020״ ; אנחנו מדברים על כך, שהשרים צריכים להודיע לבתי-חולים באותה שנה על מצב - - - על תקרות הצריכה ורצפות הצריכה. עכשיו מוסיפים לנו גם את סכום התשלום המזערי וגם את סכום התשלום המרבי. בסעיף קטן (א), האמור בו יסומן כפסקה ״(1)״ ואחריה יבוא: ״(2) לעניין שנת 2020, יודיעו השרים לכל בית חולים ציבורי כללי ולכל קופת חולים, עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020), מהי תקרת הצריכה ברוטו הכוללת ומהי תקרת הצריכה ברוטו לשירותי הבריאות,

וכן מהן תקרת הצריכה נטו, רצפת הצריכה ברוטו ורצפת הצריכה נטו, לאותה שנה, ומהם סכום התשלום המזערי לשנת 2020 וסכום התשלום המרבי לשנת 2020.״ ; אנחנו רוצים להאריך את זה ל-15 באוקטובר. לעוד שבועיים, כי לקח פשוט זמן עד שהחוק - - - אתם צריכים לעשות בעצם את החישובים. בסופו של דבר, גם להוציא את זה בהליך המינהלי.

אז יש פה תהליך מסוים שאנחנו רוצים שיקרה.

מהי תקרת הצריכה ברוטו הכוללת ומהי תקרת הצריכה ברוטו לשירותי הבריאות, לאותה שנה, וכן מהן תקרת הצריכה נטו,

ומהם סכום התשלום המזערי לשנת 2020 וסכום התשלום המרבי לשנת 2020.״ ; אלה אותם סכומים חדשים שנכנסים למערכת השנה. (3) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ״בשנת 2020 יודיעו השרים כאמור עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020)״. אותו דבר לעניין ההודעה. תיקון סעיף 617. בסעיף 61(א) לחוק העיקרי, במקום ״לכל אחת מהשנים 2018 ו-2019" יבוא ״לכל אחת מהשנים 2019,2018 ו-2020". כאן נקבע מהי התוספת הריאלית. אותו תוספת שאמרנו שהיא מתווספת לתקרות הצריכה. התוספת הזאת, אני רק אזכיר, שהיא תוספת דיפרנציאלית, תוספת שהיא משתנה.

שירותים שונים ברמה שונה, לשירות דיפרנציאלי לפי גידול דמוגרפי, לשרות אשפוז במחלקות פנימיות,

ולשרות בריאות אחר, גם סכום אחר. זו המערכת שהייתה קיימת - - - קודם. תיקון סעיף 62 8. בסעיף 62 לחוק העיקרי, (1)בסעיף קטן (א) (א)ברישה, במקום "עד 2019" יבוא "עד 2020"; הסעיף הזה עוסק ממש בשאלה כמה משלמים. אם תסתכלו בנוסח המשולב, תראו שאומרים לנו שאם קופת חולים רכש שירותי הבריאות, רצפת הצריכה נטו, אז היא משלמת כך וכך, משלמת איזשהו סכום מינימלי. (ב)בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם, לעניין שנת 2020, על אף האמור בסעיף 71(א)(11), יופחת מהתשלום של קופת החולים לבית החולים בעד אשפוז במחלקת קורונה סכום השווה ל-81.5% מסכום ההפרש שבו עולה רצפת הצריכה ברוטו על התשלום שעל קופת החולים לשלם

על האף האמור בסעיף 71(א)(11),

הקורונה מהתחשבנות. שירותי הקורונה לא נמצאים בהתחשבנות. אין עליהם הנחה, לא ניתנת עליהם הנחה מעבר לתקרה.

מעבר למה שמשלמות קופות החולים. משהו עד ה-101.5% הקופות משלמות. אבל משלמות את שירותי הקורונה במחיר מלא. אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על איזשהו מנגנון הפסקה.

המאה אחוז תכליתו היה להגיד בית החולים יש לו כוח אדם, יש לו את כל המשאבים שהוא משלם עליהם,

מקבל את המאה אחוז.

אם הוא עשה את זה בקורונה על בסיס הפעילות הקבועה שלו, על בסיס המשאבים הקיימים שלו,

אנחנו כמובן עוקבים אחרי כל בתי החולים כולם, אם זה בתי החולים בבעלות הממשלה, אם זה בתי החולים בבעלות קופת חולים כללית, אם זה בתי החולי העצמאיים

נעקוב אחרי כל אחד ונראה מי שעובר את ה-101.5%, ונראה מה עושים מעבר לתקצוב הקבוע. זו בעצם הגנה על בתי החולים. בשנה של חוסר ודאות, מצד אחד, רוצה לתת ודאות לבתי החולים שיהיה להם

אני אוסיף על מה שינון אמר מהות ההסדר הוא לייצר הגנה דו-צדדית גם על בתי חולים וגם על קופות החולים.

עדיין הקופות מעבירות זו הגנה על בתי

את הסכום הגבוה מבין אלה: סכום כמפורט בסעיף קטן (ב) או סכום של 8.33% מסכום התשלום המזערי לשנת 2020. היום,

הקיימת מדברת לפי הסכום הגבוה מבניהם - או הסכום שאינו שנוי במחלוקת,

או 67% מסכום הנטו הנדרש לפי הודעת החיוב לעניין שירותים

אני לא חושבת שצריך להמשיך את הדיון אם עולה כזאת טענה. אם משרד הבריאות שמע את הדברים האלה, שתעלה לזום ותגיד את הדברים. אין

אני רק אומר שוב פה שיהיה לפרוטוקול. החוק הזה כבר מעוכב חודשים רבים, הוא בתהליך הכנה. לכן אני אומר, עוד שבועיים, לא יקרה שום דבר. בסדר, לא צריך להילחץ. אנחנו נעלה את כל מי שצריך להיות בזום. פשוט יש לנו את המליאה. אנחנו רוצים להיות בסדר עם הזמנים של המליאה. אפשר לשאול שאלות שיש לי לנציגי משרד

האמירה שהם יקבלו 101.5% היא לא נכונה, מאחר ואם ניקח לדוגמה את בית החולים רמב"ם בחיפה,

גידול מאוד גדול בהוצאות שעליהן אין שיפוי. אני אשמח גם לגבי העניין הזה לקבל התייחסות, וגם לגבי העניין הראשון שהעליתי לגבי התאגידים. לגבי התאגידים נדבר כאשר נגיע לזה. לגבי

ולכן הגידול הזה של 2% הוא לא מתאים. אני מבין שנציגי בתי החולים לא דיברו היום.

רק בגלל המליאה.

אני לא אמרתי שהייתה טעות, אבל יש בלבול בין הקידום הדמוגרפי, הוא לא ניתן לקידום של הרצפה המובטחת של ה-100%

אתם סיכמתם את זה עם האוצר?

הם דיברו על זה שהקופות מקבלות בעצם את הסכום שאמור - - - ערן, אתה לא במונולוג. אנחנו מנסים לעשות

התיישרתם עם מה שהתיישרתם,

הסכמתם להצעת החוק, אני לא מעביר אותה. לא מעביר אותה - לא תקבלו כלום נכון לעכשיו עד שתגיעו להסכמות. אני הבנתי ממנהלי בתי חולים שדיברו אתי, שהגעתם להסכמות. הם אהבו את זה, הם לא אהבו את זה, אבל הם אמרו

נעשה פה דיון עם מנהלי בתי החולים,

רק שיהיה לפרוטוקול, אדוני, נרשמתי בשעה

יש לך מזל גדול,

בבקשה, פרופ' עופר מרין,

בוקר טוב, אתה זוכר שאתה מדבר לאט, ואז אנחנו שומעים.

שתי דקות אני אצטרך ולא יותר,

שערי צדק,

שילם קנס של קרוב ל-80 מיליון שקל קנס כי לא עדכנו את זה. גם בשנת 2020, זה שאתם אומרים שזה יהיה

המאבק שלי הוא רפואי.

תרימו את הכפפה הזאת, ותנו לזה פתרונות.

הפתרונות שאמרתם פה, יצאו לכל בתי החולים העצמאיים,

גרעונות של מאות מיליונים גם בבתי החולים של הממשלה.

בדלת האחורית, אתם מעבירים להם מעל שלושה מיליארד שקל בכל שנה, ועד שתיים וחצי מיליארד שקל לבתי

אבל החוקים האלה משאירים את בתי החולים העצמאיים,

כל שבעה בתי החולים של נצרת, מעייני ישועה, לניאדו וירושלים אתם מצפים שבתוך הדבר הזה נפעל. ועכשיו אתם גם אומרים גם חולי הקורונה. אני לא מצליח להבין את ההיגיון בתוך העניין

זה הרושם שנוצר. אדוני, בטוח שאתה לא מתכוון לזה. כשאתם יושבים עם בתי החולים.

אם אתם לא מגיעים להסכמות, אל תגיעו להסכמות. אחרי שאתם מגיעים להסכמות, או נציגי בתי החולים, אתם צריכים לכבד

המשמעות של אי טיפול בדבר הזה,

נסביר רגע את כל הדברים, ניתן לך תשובות לכל מה ששאלת, ונעשה קצת סדר, כי לא כל מה שאמרת בעיניי מדויק. לעניין 2%, קופות החולים מקבלות הם המבצע, סל שאותו הקופות משתמשות בין היתר כדי לרכוש שירותי

למרות שבחלק גדול מבתי החולים, הם בכלל לא ביצעו את הפעילות הזאת. קופת החולים, למרות שהיא לא קיבלה שירות, היא מעבירה את התקציב הזה לבית החולים למרות שהיא לא קיבלה שירות

רמב"ם מכיר את ההסדר הזה היטב, דנו בו עשרות שעות. אם אנחנו רוצים להעביר את הצעת החוק היום, אני חושב שיש מצוקה. כי אם אנחנו לא נעביר את זה היום, אין מליאה, הם לא יקבלו את הכסף שלהם,

אתה רוצה, תצא עם נועה החוצה, תסביר לך. יניח את דעתך הקטע בסדר.

לפי המוקדם" יבוא "לא תהיה מעבר ליום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)"; (2)בפסקה (7), במקום "סעיפים 62(א)(3)(א)(1) ו-67" יבוא "סעיפים 62(א)(3)(א)(1),

לגבי התשלומים לתאגיד הבריאות שעליהם אי אפשר יהיה להפנות, כולל מה שייקבע באופן כללי. לגבי סעיף 71(א) שמחייב תשלום שהוא בין התשלום המזערי לבין התשלום

בקופת החולים יש אפשרות לבחור איפה היא עושה את הפעילות הזאת, ואין סיבה שזה ייכנס לכיף

זה חשוב, ככל שיהיו יותר בדיקות קורונה, יהיה יותר טוב.

אשפוז קורונה, כפי שציינו קודם, זה מוחרג

תקשיב, מה אתה אומר לי נתתי לו פודינג, ולא שילמתי לו על תקנים,

לא נכון, אתה צודק, אבל אין תקנים. יש תקנים, הם לא מיושמים.

עכשיו אתה אומר לי מי ישלם מעבר ל-101.5% זה מה שאני רוצה לדעת.

לא ישלמו.

הסברנו את זה כבר אתמול. המנגנון הזה מייצר

שאנחנו מדברים על חיים נורמליים. אם אנחנו הולכים לחודש שיהיו פה מאושפזים 5,000 איש במשך חודש ימים רצוף - מי ישלם על ימי האשפוז האלה?

תגידי לא ישלמו, אלה ישלמו. אל תסבירי לי. זה תלוי.

אין בו תשובות פשוטות. שאל על אישפוז קורונה. אבל זו תשובה פשוטה, זה אל"ף, בי"ת או

אם אני הבוחן בשאלה שלך עושה עליה איקס,

ואת מורחת אותי בסיפורים שאני לא אקנה, וחבל על הזמן. אני עכשיו שואל אותך שאלה אחרת - כי פה הבנתי שהם לא מקבלים.

מה קורה בפועל אם החוק הזה לא עובר היום. תעני לי שאלה ישירה, לא במשחקים. מה קורה בפועל במערכת אם

החוק הזה הולך להציל ב-50%. זה נכון שבתי החולים שעברו את הפעילות מעל 100%, אנחנו לא מתקצבים אותם, והשאלה שלך עולה וטובה מאוד.

לשלם על המיטות האלה? אבל אם לא נאשר את זה,

אני לא אומר שלא צריך להראות פה דיון, וצריך להבין את האוצר לשולחן. מה קורה עם המיטות? מי הולך לשלם

המדינה תממן את כל העלויות מעבר

(א)על אף האמור בסעיפים 62(א), 67, 71(א)(7)

בשנת 2020 תשלם קופת חולים בעבור שירותי בריאות שרכשה בכל בית חולים

למעט שירותי הבריאות המפורטים בסעיף 71(א),

שירותי

(ב)על אף האמור בסעיף 71(א)(8), קופת חולים תשלם בעבור שירותי בריאות שרכשה בבית החולים באשדוד ב שנת 2020 סכום שלא יפחת מסכום התשלום המזערי לשנת

בשנת 2020, (1)רשאים השרים, בצו, להחריג את שירותי הבריאות המפורטים בסעיף 71(א)(7) לעניין סכום התשלום המזערי לשנת 2020 וסכום

וזאת החל מיום פרסום הצו,

הם יכולים ברגע אחד, להגיד שהם מוציאים מתוך סכום התשלום

יובאו בחשבון שירותי המיון שניתנו בשנת

ואז ממילא הסכום מאוד

(2)סירב בית חולים ציבורי כללי לספק לקופת חולים שירותי בריאות,

השרים,

" זה במקרים שהיה סירוב לתת את השירותים, אז לא ישולם אותו תשלום מזערי. תיקון סעיף 72 15. בסעיף 72 לחוק העיקרי,

בבית חולים פסיכיאטרי" יבוא: ""סכום התשלום המזערי לשנת 2020" סכום שהוא 100% מסך התשלום שנדרשה קופת חולים לשלם בעד שירותי בריאות שצרכה בבית חולים פסיכיאטרי בשנת 2019,

סכום התשלום המזערי לשנת 2020 או יותר מסכום התשלום המרבי לשנת 2020." תיקון סעיף 76 18. בסעיף 76(א)

(1)בפסקה (4), במקום "לא